אבל הוא נפרד ממנו מבחינת הצרכים. אנחנו בעקבות המלחמה נתקלים במצב שבו עולים רבים ברחו מבתיהם בלי שהם יכלו להוציא כספים, לממש את הרכוש שלהם, לממש את הכסף שלהם ולהביא אותו איתם לישראל. העולים האלה הגיעו לכאן חסרי כל. חלקם קיבלו מענק הסתגלות, חלקם הפסיקו לקבל מענק הסתגלות. איפה משרד הקליטה? יש נציגה אחרת שהבנתי שהיא אמורה להגיע. איריס הומינר, יש לך אותה בזום? מה זה בזום? משרד הקליטה לא באירוע. פשוט לא באירוע. לא באירוע הקודם, לא באירוע הזה. אנחנו יוצאים להפסקה עד שמשרד הקליטה יגיע לכאן. נחדש את הדיון עם משרד הקליטה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:21 ונתחדשה בשעה 13:23.) אני מחדש את הדיון. אני רוצה להתנצל בשם משרד העלייה והקליטה בפני כל העולות והעולים שנרשמו לדיון,

לכאן, לפני נציגי משרד החוץ שהגיעו לכאן, בנק לאומי, נציגים נוספים. משרד העלייה והקליטה החליט שהוא לא משתתף בדיון בנושא הקשיים בהעברת כספים ורכוש לעולים חדשים מרוסיה. אולי עדיף שאני אפילו לא אגיד את מה שאני חושב עכשיו, אבל חמור